שלום, אני מתכבד לפתוח את ישיבת הוועדה המיוחדת לפניות הציבור. הישיבה היא הראשונה במושב הקיץ, אנחנו בעצם בישיבת מעקב על סל גמיש, מישהו בוועדת העבודה רוצה להציג מה קרה מאז הישיבה הקודמת? שמי אלה בר דוד, אני האחראית על תעסוקה איכותית, אני גם הצגתי בישיבה הקודמת את כל התהליך, את הקפיצה בזכאיות וכו', את התוכנית. אני אגיד בשורה התחתונה בעצם שאנחנו ממשיכים את התוכנית, עד סוף החודש הזה אנחנו פותחים מחדש את המוקד - - - האנשים קיבלו את הכסף בחודשים האחרונים? התוכנית הייתה מוקפאת, לא היה תקציב לטובת זה. אבל דיברנו אז שימצאו ולא מצאו. ניסינו והיינו בדיאלוגים וכו', מה שקורה כרגע, בכל מקרה הזכאות כמו שאמרתי נשמרה, זאת אומרת כל הזכאיות יוכלו בוודאי עכשיו להגיש על כל החודשים האחרונים ולקבל בחזרה את ההחזרים. אחרי שהתקציב יעבור.

אז מה השתנה כאילו בשבועיים האחרונים? מצאנו מהמקורות שלנו, סגרנו תוכניות אחרות והבאנו תקציב. אז כן נמצא פתרון. נמצא פתרון, ועכשיו צריך בפנייה תקציבית הקרובה להגיד לוקחים מתקנה X מעבירים לתקנה Y בשביל שנוכל לפתוח. אני בכנות לא הבנתי. הרי הבעיה הייתה עד שהתקציב יעבור, מצאתם פתרון לעד שהתקציב יעבור? לא, אמרנו שאנחנו נכנסים לדיאלוג מול האוצר לקראת דיוני התקציב, על התקציב, כדי שנוכל להוסיף תקציב לתוכנית הזאת. כרגע בבסיס יש לנו ששה מיליון ונשאר בעצם אותו סדר גודל תקציבי שיכול לתת לנו מענה ל-550 נשים. כרגע את הגידול אנחנו סופגים, אנחנו סוגרים דברים אחרים אצלנו, כל מיני קורסים וכל מיני דברים, מצאנו מקורות אחרים לכסות על הפער ולפתוח את המוקד מחדש השנה, עד סוף החודש. אין לך מה לפתוח כי אין לך עוד תקציב, לכן אני לא מצליח להבין, אם אין לך את זה עד התקציב אז למה את פותחת? אנחנו צריכים כרגע בשביל לכסות את הזכאיות הנוכחיות עם איזושהי הערכה שלנו לגבי מה יהיה המיצוי הממוצע, זה סביב ששה מיליון ₪ נוספים. שהששה מיליון שקל האלה יגיעו אחרי אישור התקציב.

בבסיס יש ששה מיליון לתוכנית הזאת, צריכים נוספים כדי לכסות את הפער שנוצר שנה שעברה, למצוא ששה מיליון. את הששה מיליון האלה, סגרנו המון הזמנות, עשינו ממש בדיקה תקציבית, השגנו כמיליון, עוד חמישה מיליון שינוי בקורסים שאנחנו רצינו קורסי שפות, נעביר בפנייה התקציבית הקרובה מתקנה לתקנה, לפתוח את המוקד על הזכאיות הנוכחיות ונפתח את זה לחדשות, יקרה עד סוף החודש.

אנחנו כן אומרים שבבסיס של התקציב יש רק ששה מיליון, זאת אומרת ששה מיליון אנחנו יכולים לתת מענה לכ-550 נשים, זאת אומרת שאנחנו נצטרך לעצור את ההגשה של החדשות כשנראה שאנחנו מתקרבים למיצוי הזה בעתיד,

בעצם כל מה שאמרת זה אחרי התקציב, אני עוד פעם, אני בכוונה לוחץ על זה, אין לך כרגע כלום, זאת אומרת אין לך ששה מיליון, הרי זו הייתה הסיבה שזה נעצר, זאת אומרת אין לך כלום בעצם, אז למה את פותחת מוקד? מתוך הערכה שהתקציב יעבור?

אני אגיד שוב, הוספנו ממקורותינו, מקורות אחרים של המשרד - - - לפני שהוספתם, אני מדבר קודם כל על הבסיס. בינואר היה לך בסיס של ששה מיליון או שלא היה לך כלום? בינואר לא עבר התקציב, אבל קיבלנו ששה מיליון עקרונית, כיסינו את הרבעון האחרון של שנה שעברה, זה ארבעה מיליון, ועוד נותר שני מיליון, אבל בשביל לייצר מענה לכל האלף נשים, פלוס מינוס שהן זכאיות היינו צריכים כשמונה מיליון, זאת אומרת היינו בחוסר לשנה של עוד ששה מיליון,

את הששה מיליון האלה מצאנו מקורות, זה אומר שאנחנו פותחים את המוקד עד סוף החודש, הוא כרגע בהיערכות, הוא שוכר מחדש את האנשים וכו', פותחים, נותן מענה לזכאיות הקיימות. גם בלי שהתקציב יעבור. עד ה-29 למאי אתם מכוסים, זה מה שרצית להגיד.

אנחנו יכולים לתת מענה בתקציב הזה לעד פלוס מינוס 550 נשים. שמונה מיליון ו-550? כי אמרת שיש שני מיליון נותרים. נכון, אנחנו כרגע לוקחים את כל התקציב מכסים את הזכאיות הקיימות ופותחים להגשות חדשות, אנחנו נוכל לתת מענה אם ואנחנו נשאר באותו בסיס תקציב, וזה מה שיהיה ל-2024 גם, שיהיה ברור, בסיכום התקציבי יש ששה מיליון לשנה וששה מיליון לשנה הבאה. אז אנחנו נצטרך לשנות את הקריטריונים של התוכנית, קרי לתת לפחות נשים, או לתת סכום קטן יותר, או לתת לפחות נשים.

יש מישהו שרוצה להתייחס?

בשיתוף עם הארגונים שמלווים אותנו, אנחנו בשיח תמידי. כל הזכאיות נמצאות. עד סוף החודש הזה המוקד נפתח מחדש מגישות מה שהן אספו את הקבלות מהצהרונים, גם כמובן על החודשים ש- - - יאריכו להן? אנחנו יודעים שהן אוספות ילדים

אנחנו נבדוק את הסוגיה של הארכה כמו שנאמר פה על ידי הארגונים, יש חלק מהנשים שבתקופה הזאת, בגלל שלא היה להן את התזרים השוטף כנראה הוציאו ילדים מצהרונים ואנחנו נבדוק אם אפשר לשנות את חודשי הזכאות ולאפשר להן קדימה. יעל בליץ זיסקין מידידות טורונטו.

לפי מה שאני מבינה, אם דיברת על זה שצריך לעשות איזשהו שינוי, האם עכשיו שפותחים את זה מחדש זה יהיה - - - אותן זכאיות. אז בעצם כאילו מאוד מהר אם באמת כולן יגיעו ויבואו למצות את הזכויות שלהן, אז בעצם זה ללא שינוי עומק, נגיע לאותה תקלה, אז יש לך צפי לשינוי קריטריונים? אנחנו דיברנו על זה שאולי, לנו חשוב בעצם האוכלוסייה החלשה שחיה בעוני ואני מבינה שיש נשים חרדיות שאולי הן במצב כלכלי גבוה יותר וגם הצליחו לקבל זכאות, הייתי רוצה שבעצם, וגם אנחנו יודעים שהאוכלוסייה החזקה יותר טובה במיצוי זכויות, אז בעצם איך אפשר לוודא שה-550 שיקבלו ב-2023 ו-2024 יהיו באמת האוכלוסייה שצריכה את הסיוע הזה? אז יש כמה חלופות שהתחלנו לגבש לגבי שינוי קריטריונים, אחת מהן היא באמת לקחת את כל ההגשות, לעשות לפי ההכנסה של אותן זכאיות ולעשות קו חתך מסוים, אם כגובה הכסף וכו' כמובן שגם אנחנו רוצים שהתקציב יגיע לנשים שהן החלשות ביותר. יש תאריך יעד? כרגע אני שמתי על השולחן כמה הצעות, זה נבחן אצלנו מקצועית במשרד מול המנהלת, מול המנכ"לית היוצאת, וברגע אני אעבור את השלב המקצועי איתם אני אקח את זה לדיון אתכן ואנחנו נדייק את הדברים ביחד. זה אומר שכשייפתח בסוף חודש זה בינתיים עדיין יהיה בקריטריונים הקיימים אבל צפוי בהמשך לשנות. יש לנו שתי ברירות: או להגדיל את הכסף וזה לא הצלחנו להגדיל את הבסיס - - - אבל זה החלטה שלכם בסוף כמשרד. המשרד קיבל תוספת תקציבית, זאת החלטה של דיון פנימי במשרד.

יש בסיס לתוכנית הזאת, הגענו לבסיס של ששה מיליון לא הצלחנו יותר, אנחנו בשביל לתת מענה לאלף נשים - - - רגע שניה. אני נמצא גם בדיוני תקציב בוועדת כספים, וכרגע עזבתי ובאתי לפה. בסוף יש גידול במשרד העבודה ומשרד העבודה מקבל החלטה על תיעדוף פנימי בתוך הפרויקטים, הרי זה בסוף החלטה שלכם איך לתעדף את הפרויקטים, זה לא החלטה של האוצר לצורך העניין, איזה פרויקט עדיף על מה, האוצר אומר קחו עוד מאה מיליון שקל למשרד ותחליט מה אתם עושים עם המאה מיליון שקל האלה, זה לא קחו עוד מאה מיליון ואחרי זה תגידו שיש עוד שלושה פרויקטים חשובים שלא תקצבתם, אז קחו מאה ושלוש, איך דיוני תקציב מנהלים, את מכירה. במסגרת הסיכום התקציבי רצינו להגדיל את זה, אני זוכרת דיברנו על הכפלה כשרצינו וכרגע - - - בנפרד מהתוספת של המשרד? כן, ולכן בגלל שלא הצלחנו להביא תוספת שמרנו על תקציב ראוי ששה מיליון. סתם בשביל הידע, עוד לא היה דיון של משרד העבודה, מה התוספת התקציבית למשרד העבודה? אני לא יודעת לענות על הדבר הזה. אולי מישהו מהאוצר יוכל להגיד לנו? יש פה נציג של האוצר? נרשם אבל לא הגיע. אני לא רוצה להיכנס לדיון, אני אומרת אנחנו כרגע ממקורותינו אפילו מקורות התוכניות שאני מנהלת, העברנו לטובת הנושא הזה, כי הוא חשוב לנו ואנחנו מתעדפים אותו, אבל כרגע במסגרת התקציבית הנוכחית - - - יש אפשרות לעוד כמה נשים להצטרף מעבר לאלה שיש היום לדעתך? לדעתי זה סביב ה-270 או 280 נשים נוספות. נוספות מעל ה-550. לא, מעל הזכאיות הנוכחיות. שכמה זכאיות יש לך היום? 980 זכאיות של שנה שעברה שיש להן 18 חודש. אז חלק מהן הסתיימו וירדו ואז נוכל להוסיף עוד כ-280.

וזה לא יספיק ולכן יצטרכו בעצם לשנות את הקריטריונים. זה לא יספיק בטח ב-2024. תראו, אנחנו פה בדיון, זה הקו המנחה מה שיעל אמרה פה. אנחנו רוצים להגיע לאלה שזקוקות לנו ביותר, ולכן גם אם נעשה סוג של מקצה הגשה ואז נבחן את כל הנשים בזמן נתון, ונחתוך את זה על פי קו השכר שלהן אז נגיע לחלשות ביותר. כרגע בשינוי שהיה במרץ שנה שעברה, פתחנו את זה לכולן, רצינו לראות האם בתוכנית השינוי עובד, וזה עבד. אז אני חושבת שאנחנו נעשה את זה בשום שכל, ונכוון, נדייק את הכול.

רציתי לשאול, איך תעדכנו את הנשים, את הזכאיות? נוציא לכולן ו- - - לא הבנתי את השאלה שלך, ולא הצגת את עצמך. עורכת הדין דנה גינוסר, הקליניקה לנשים וכלכלה באוניברסיטה העברית, איך תעדכנו את הזכאיות הקיימות על כך שהזכאות הושבה ועל האפשרות שלהן לחילופין להגיש קבלות, או כפי שאמרת, תבחנו את האפשרות להאריך קצת כמו שנעשה בתקופת הקורונה, ואיך תיידעו באתר שלכם אני מניחה ובעוד דרכים כך שהתוכנית חודשה? אז אנחנו נשתמש בכל האמצעים שיש לרשותנו, גם כמובן דרך המוקד נוציא את האימיילים באופן מסודר לכל הזכאיות, ניידע אותן ומעבר לזה אני מניחה שגם ביחד נעבוד ונפיץ את הבשורה. מעבר לזה דיוור וכו' כמובן ברגע שהמוקד נפתח, ברגע שהוא ערוך, אנחנו נוציא הודעה לעיתונות, נעשה בכל האמצעים. אני עו"ד תמר בן דרור, מ-'איתך מעכי'. יש לי שתי שאלות, אחת בעצם אלינו פנו המון, מאות פניות של נשים שאנחנו חתמנו להן על תצהירים. אז השאלה היא כזאת, אנחנו קיבלנו המון פניות מנשים שאומרות שבעצם יש להן עכשיו גירעון,

הן כמובן הוציאו מסגרות והן צריכות עכשיו להבין איך לחדש את המסגרות שהן הוציאו, אבל מעבר לזה תוך כמה זמן הן אמורות לראות ולקבל את ההחזר הזה? אנחנו נעשה את זה הכי מיידי, הן יודעות את זה, ברגע שמגישים קבלות למוקד, אלא אם כן יש בעיות או סוגיות של קבלות שאנחנו חושדים במרמה או בזיוף התשלומים עוברים מאוד מהר לחשבונות בנק ואז אנחנו מתחייבים לגוף המפעיל, אנחנו משלמים לגוף המפעיל, אבל הנשים עצמן אמורות לראות את התקציב הזה מהר מאוד, מרגע שהן מגישות את הקבלות. ודבר נוסף, לגבי הנשים החדשות שייכנסו, האם יש אפשרות לבטל את העניין של החתימה על תצהירים? אנחנו באמת מנסות להתפנות לזה ולפנות לזה זמן ולעשות את זה הכי מהר, אני יכולה להגיד בפועל שזה מעכב נשים מלקבל את זה כמה שיותר מהר ואנחנו לא ממש רואות סיבה לחתימה הזו על תצהירים, זה נראה לי חשוב אם זה אפשרות. אני רק איידע את הוועד. בעצם התצהיר נועד להגיד שאני מתחייבת שכל הדברים שאני מעידה עליהן, שהגדלתי את השעות, שאני חד הורית וכו' שהם נכונים ומאומתים, אני יכולה לבדוק את זה מול הלשכה המשפטית, אם זה ידרוש שינוי נוהל

התשובה תהיה כנראה לא, כי אנחנו רוצים לאפשר כמה שיותר מהר ועדיף תצהיר מאשר עכשיו להיכנס לתהליך של שינוי נוהל. אם נקבל את ההסכמה ונוכל לעשות את זה ללא שינוי נוהל רשמי אז יכול להיות שכן. אז השאלה אם יש איך בעצם לספק את החתימה הזאת בצורה פנימית, זה קצת בעייתי שנשים שצריכות את הכסף הזה, צריכות לקבל את החתימה. אז אני יודעת עלינו ועל גוף נוסף שנותן את החתימות האלה באיזושהי עלות סמלית, אבל זה גם בעייתי וגם יוצר איזשהו בעיה שהן מקבלות את ההחזר פחות מהר, אז השאלה היא אם יש אפשרות כן לשנות בכל זאת את הנוהל, כי אני מניחה שזה יהיה קשור וכרוך. אני רק אומרת, פשוט שינוי נוהל הוא תהליך

ולכן אם אנחנו ניכנס לשינוי נוהל - אז אני אומרת עדיף שכבר נחכה אם צריך לעשות את כל שינוי הקריטריונים, נעשה מהלך אחד מסודר ומתואם ונפעל בפעם אחת. להגיד שאפשר לוותר על תצהיר כל עוד יש לו חשיבות גם באמירה של אותה זכאית,

אני מתחייבת שזה הסטטוס שלי, אני מתחייבת גם בפני עורך דין שזה הסטטוס, יש לזה חשיבות לתצהיר, אחרת לא היינו מבקשים אותו מלכתחילה.

שלא התצהיר הוא הדבר המעכב מהחזרים,

הרבה יותר להשיג את הקבלות לוקח להם זמן, זה לא האירוע המרכזי. הקבלות הן צריכות לתת את זה בעצם - - - יש קושי של נגישות, היום בבוקר חתמתי לפונה, לא על סל גמיש אבל על תצהיר לארנונה, היא הגיעה באוטובוס שעה ומשהו מקריית מנחם עד לאוניברסיטה, אישה מבוגרת. הנגישות לעורכי דין היא לא כל כך פשוטה ולא קלה, יש אלמנטים בתוך סל גמיש שיכול להיות שיותר מצדיקים תצהיר, כלומר מה שאין עליהם קבלות, אבל אולי במקרה שזה לא בייביסיטר או שיעורי עזר, יש קבלות ויש אישור מעסיק אולי שם אפשר כן לבחון את האפשרות להקל, בטח בפריפריה הנגישות לעורכי דין נמוכה יותר ובטח שרוצים שירות כזה ללא תשלום,

תסלחו לי, אני מכירה שיש כמעט בכל בית משפט, בקריית גת נגיד יש בית משפט ויש שם שירות כזה, אני שואלת,

אני לא אומרת שאין קושי. בסופו של דבר מה שהיא אמרה זה שאם יש דרך בלי לשמש את כל הקריטריונים ובלי לעצור את כל הפרויקט, היא תבדוק את זה, אם אין אז אין אנחנו גם לא רוצים להיות יותר טובים ובסוף לא יקרה כלום. אני רוצה לשמוע את מיטל קורפרו, נציגת הפונים. שלום, צוהריים טובים, שמי מיטל אני מתגוררת בראשון לציון, אמא יחידנית לילד בן כמעט חמש, אני נעזרת בתוכנית הזאת בערך ממרץ 2022, למעשה גם הגדלתי משרה בידיעה ובהסתמכות על הדבר הזה, ובעצם הילד שלי נמצא בצהרונים, רשמתי אותו בזמנו לשני חוגים, הייתה קייטנת קיץ וזה באמת דבר שמאוד עזר וברגע שבחודש דצמבר קיבלנו את המייל זה נעצר, אז באמת כל עניין ההיערכות שלי השתנה לחלוטין, זאת אומרת לא הוצאתי אותו מהצהרון כדי לא לאבד את מקום העבודה שלי למעשה וכדי לא לצמצם משרה ולהקטין את השכר שלי. וגם באמת העניין הזה דבר שמאוד עזר, ולצורך העניין אם ניתן להשוות את זה למשהו - אז אני חושבת שאפשר להשוות את זה לכך: דמיינו כל אחד ואחת מכם או מכן שפתאום מודיעים שלום אנחנו מורידים לכם 20% מהשכר; זה פחות או יותר המשמעות של הדבר הזה, זה להוציא מחוג, להגיד לילד בן חמש 'אתה לא', 'צר לי, אבל', ובאמת אני מסיימת את הפרויקט עוד חצי שנה ואני מודעת לזה ואני גם נערכת בהתאם אבל באמת מעבר לעניין של היערכות, שאי אפשר באמת לתכנן, כל תכנון שהיה היה צריך פתאום לשנות וקצת לקצץ. באמת זו תוכנית שהיא מבורכת וזו תוכנית שהיא חשובה ואני מכירה עוד מספר אימהות לא קטן שבאמת נעזרות בדבר הזה וזה כבר קיים. זה הכול, אז באמת תודה רבה על ההזדמנות. אני מקווה ששמעת את עמדת משרד העבודה שבסוף החודש תוכלי להגיש את כל הקבלות על הצהרון, והתמזל מזלך שלא הוצאת את הילד מהצהרון בניגוד לצערי הרב להרבה מהפונות לוועדה. תודה רבה לך. תודה רבה לך. עוד נציגה יש לנו, את אורנה. קודם כל אני אימא יחידנית שגרה בירושלים, וגם בי ההפסקה של הסל פגעה קשות. רציתי רק לשאול לגבי כל מי שהיה בהמתנה לתשלומים, זה יתחדש באופן רטרואקטיבי כאשר הסל יחודש? אז כן אורנה, את תוכלי להגיש על כל התקופה שהסל הזה היה מוקפא. מי עוד יש לנו? עוד מישהו רוצה להתייחס? אני רק רוצה לומר שמה שאותי מטריד תוך כדי שאנחנו מדברים, אומרים לכל הזכאיות תקבלו, אני כן חושבת על הנשים החדשות של 2023 ו-2024 שבעצם האמירה פה, אני אומרת נגיד ונוריד את השכבה של הנשים היותר חזקות כלכלית, הרוב הן לא חזקות כלכלית, ומה שאני שומעת פה זה שבעצם התקציב של התוכנית לא מספיק בשביל המספר של האנשים שבאמת צריך אותו, גם אם אני מורידה רגע את שכבת החד הוריות. מכיוון שאני יחסית חדש פה בכנסת, רק מ-2019, אני רוצה להמליץ לך, ואני אמרתי את זה מיד בתחילת הדיון: הדיון של הוועדה לפניות הציבור, ובעצם הדיון שיזמנו, ואני מבין שהגענו די להסכמה, לצערי אנחנו קצת באיחור, אבל הגענו לאיזשהו פתרון, זה על הדבר הזה שתוכנית מתחילה ואחר כך משאירים את ההורים בעצם תקועים באמצע, הייתה לנו דוגמא יחסית טובה, אבל יש דוגמאות פחות טובות של אנשים שבאמצע פתאום היו צריכים לעזוב עבודה, או לעזוב את הצהרון, או להסתבך ותסבוכת כזו או אחרת ושמה המנדט של הועדה לפניות הציבור. מכיוון שעכשיו זה דיוני התקציב, זה בשבוע הקרוב, אני מציע לכל הארגונים שישובים כאן, אני גם חבר ועדת כספים בכובע השני שלי, לעקוב אחרי הדיונים בוועדת הכספים, מתי יש דיון שקשור למשרד העבודה ולפנות לחברי הוועדה שיעלו את זה ויש סיכוי סביר

כי לא מדובר בהרבה כסף, לא הייתי שולח אתכם עכשיו, ישבתי היום בוועדת כספים ועלו רעיונות איך לשפר את מדינת ישראל בעוד שלוש וחצי מיליארד שקל, לא ייצא מזה כלום חוץ מווידיאו יפה של חבר כנסת. אבל כשמדברים על להוסיף כמה מיליוני שקלים לאיזושהי תוכנית זה יכול לפעול, ולכן שאלתי אותה והיא אמרה בצדק - אני לא התקציבאית הראשית של המשרד בסוף ואני לא יודעת. אבל יבואו משרד העבודה לוועדת כספים, אני מציע כל הארגונים שיושבים כאן, ידידות טורונטו, כולם, לעשות פעילות, יש באתר הכנסת וועדת כספים, לשלוח להם מייל, לפני הדיונים עם שר העבודה ולהגיד רבותיי יש פה תוכנית שהיא עובדת,

תציגו את זה ויכול להיות שתצליחו לשכנע, לפעמים זה בהסטה פנימית קלה, לא מדובר על סדרי גודל מטורפים. אבל זה בטח לא במנדט של הוועדה כאן, זאת אומרת אני יכול לקבל החלטה שמכפילים את התקציב אבל זה לא רלבנטי מכיוון שאני כרגע לא עסוק בווידיאו והדובר שלי לא מצלם אותי בשביל להוציא וידאו אז בואו נהיה פרקטיים. אז רק באמת אם לא יגדל התקציב ובכל מקרה צריך לראות איך לא נוצר עוד הפעם מצב כזה שמפסיקים לאנשים את זה מעכשיו לעכשיו, כי באמת לא הצטרפו האנשים האלה כי אולי מסיבות - - - לא, אז היא אומרת אנחנו לא נכניס אנשים לתוך הפרויקטים בתקציב, זאת ההצהרה של המשרד, זאת אומרת שאתם לא הולכים להוסיף אנשים לפרויקט אם אתם לא יודעים שאתם יכולים לסיים את ה-18 חודש. אנחנו מעבירים כרגע תקציב של 2023 ו-2024, אתם יודעים בדיוק איפה אנחנו נמצאים, אבל אני באמת אומר לכם את זה, תפנו, תעשו את זה. היה היום בבוקר - אני לא הכי מהר הבנתי למה - קיבלתי מיילים, מאות מיילים על ביטחון תזונתי, כולם באותו ניסוח,

ואז הבנתי: הכסף של הביטחון התזונתי עבר דרך עמותות, העמותות פשוט חיכו שכל מי שקיבל מהן כסף ישלח מייל, ואז היה הצפה של מיילים, ואני לא חושב שזה מה שצריך לעשות. אבל כן, יהיו דיונים בוועדת כספים, ואתם יכולים להירשם לדיון, לבוא להגיד רבותיי אנחנו רוצים להציג משהו, תעקבו מבין הדיונים מתי יהיה דיון עם שר העבודה, עוד לא ראיתי בלו"ז מתי, אבל זה יהיה בשבוע או שבוע וחצי הקרובים כי אחרי ה-15 לחודש לא יהיה, דיוני התקציב

ולכן אני מציע לכם כן לעקוב אחרי הדיונים שם. אני אעלה את זה, אבל אני חבר בודד, וגם אתם מתארים לעצמכם שיש לי כמה נושאים שאני הולך להעלות, ולכן אני מציע שתפעילו איזשהו מיני לובי כזה למען העניין הזה, ואני חושב שיסייע בשביל לעזור לה להגדיל את החלק התקציבי של הפרויקט הזה, כי הוא פרויקט חשוב. עוד מישהו רוצה להוסיף משפט או משהו? תודה רבה, הישיבה נעולה. הישיבה ננעלה בשעה 14:41.